שוב, שלום לכולם, אנחנו חוזרים לוועדה המיוחדת לתיקוני חקיקה לחוק-יסוד: הממשלה (תיקון) (ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי), הצעה של 37 חברי הכנסת. אנחנו ממשיכים בדיון שהתחלנו אתמול. גם אתמול הועלו מספר נקודות ובקשות